שלום לכולם,

על סדר היום: השפעת הקשר עם יהדות התפוצות על כלכלת ישראל,

השרה עומר ינקלביץ' הייתה אמורה להשתתף איתנו בישיבה, היא תהיה איתנו בזום. אני מודה לחברי הכנסת שמשתתפים איתנו

שחייבים לומר שהן נמצאות במשבר היסטורי, משבר שלא היה בעבר, וזו המחויבות שלנו. התגובות שנתקלתי בהן ביום-יום אני משתפת אתכם היו לא פשוטות. אני לא רוצה להשתמש במילה "קשות", אני משתדלת לומר מאתגרות. זה היה קשה, כי התשובה הייתה: מה פתאום? את מנותקת. אנחנו צריכים להשקיע בתפוצות?

במסע הזה נחשפתי לזה שאמנם אנחנו מעודדים עלייה, אבל ברגע שאנחנו מצליחים אנחנו גורמים לאיזה שבר בקהילות קטנות וחלשות והן מפסיקות להחזיק את עצמן. מישהו נתן את הדעת על זה? אני כן חושב שאחרי 70 שנה זה כבוד גדול למדינת ישראל שתגמול ליהדות

במהלך הקורונה הקמנו יחד עם "עוגן", בנק חברתי, קרן הלוואות ללא ריבית לכל המגזר השלישי. מאות עמותות שעמדו על סף קריסה קיבלו מאיתנו תמיכה. וכן גם

ישנן תרומות שהן לא בהכרח מגופים יהודיים ולכן

בדרך הזאת שקללנו כל ענף וענף והגענו לקצת יותר מ-6%.

אבל העניין של תלמידי "מסע" לא נפתר.

ועולה שהתרומה למשק הישראלי היא 2.3 מיליארד שקלים.

לביקורים של המשפחות ולשעות ההתנדבות וההתמחות בחברה

הוא בעיקר חשוב לנו,

הוא בעיקר חשוב לנו,

שאיננו מכירים עדיין ואיננו מבינים עדיין,

גם התוכנית המדהימה שגידי מרק תיאר עכשיו, וכמובן גם "מסע" וכל התוכניות

אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה לשמוע את זה - - - אמרתי שבניגוד למה שחושבים, שיש מיליון מובטלים - - - אנחנו יודעים על מה אתה מדבר, אבל יש הרבה אנשים שחושבים שעלייה היא סוג של נטל. אז זהו, זה לא נטל. הנתון השני, שלא

למעשה זה מה שאתה אומר לו. אם הוא חלק, אז הוא חלק מהעם היהודי. לא, אומרים לו שזה לתקופה, הגבלה זמנית. זו לא הגבלת זמן, כי סטודנט יש לו שנה בין שהוא סיים את

אתם רוצים שאני אנעל את הדיון? אני אנעל את הדיון בלי סיכום.

הם האויב הכי גדול של היהדות. יש מישהו שרוצה להוסיף בקצרה,

שלום, כבוד היושב-ראש,

אני ראש

מה לעשות, הכותל עובד ככה גברים, נשים, ואתה תלך לחלקה שלישית. אתה מבין את התחושה?

בכל זאת אתה מתעקש לשים את הנושא על סדר היום. אני